בוקר טוב,

אנחנו מתקדמים עם החקיקה וההקראה.

ה-15 ומרכז השלטון המקומי חתומים עליו רון חולדאי,

בסמכויות הגבייה של כלל הרשויות המקומיות, השתת עלויות כבדות ולא פרופורציונליות,